מחדש על הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי, תיקון מספר 6. היועצת המשפטית,

כן, אנחנו כרגע בדיון שנקבע להצבעות בלבד אחרי שהסתיים הדיון בישיבה הקודמת, לכן כרגע אם יש הצבעות הן לא נדחות בהתייעצות סיעתית וזאת